אני פותחת את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, 7.6.2022, ח' בסיוון התשפ"ב, דיון המשך, דיון מעקב. את הדיון הקודם ניהל ידידי, חה"כ הרב אייכלר, גם את הדיון הזה לצערי, או בעצם לשמחתי ימשיך לנהל הרב אייכלר, כי לצערי אני אצטרך לצאת להצבעות בוועדת כספים על מענקי האומיקרון לבעלי עסקים. חשוב לי כן להגיד בפתח הדיון, לאחר הדיון הקודם שהתנהל פה בצורה מקצועית ביותר ועניינית ביותר, התפרסמו בחלק מאמצעי התקשורת השמצות כלפיי וכלפי הוועדה, כאילו הדיון והעיסוק בנושא הזה הוא עיסוק פוליטי, בחלק מהמקומות גם זכיתי לתיאורים שזה דיון עם ניחוח גזעני, ושהפקרתי את הזירה לכבוד הרב אייכלר. אני כמובן כופרת בכך מכל וכל, הוועדה הזו עוסקת רק בנושאים ענייניים, כך אני כיו"ר וכך כל מי שמנהל כאן את הדיונים. נכון שלעיתים הנושאים הם רגישים ומורכבים, זה עדיין לא אומר שהם לא ענייניים. כך אנחנו נוהגים בכל הדיונים בוועדה הזו, וכך גם בדיון היום. לגופו של ענין, אנחנו מקבלים פניות, בעיקר הלשכה של חה"כ הרב אייכלר אבל גם הוועדה, על מצוקות של אזרחים בנושאים רבים ובפרט בנושא התחבורה הציבורית מנוף הגליל לירושלים ולאשדוד, ובעיקר בסופי שבוע. יש קשר הדוק בין אחת השכונות או הקהילות החיות בנוף הגליל לירושלים ולאשדוד, האזרחים שגרים שם אלו אזרחים שעבורם התחבורה הציבורית היא הרכב, ואנחנו רוצים לעודד את זה שהם ימשיכו לנסוע בתחבורה ציבורית. אין לנו שום ענין שאותן אוכלוסיות ירכשו רכבים פרטיים, או שרכבים פרטיים נוספים יעלו על הכביש, ואני מניחה שלמשרד התחבורה יש גם את הנתונים הכמותיים מאז שאנחנו כולנו נוסעים עם רב-קו, וכבר זה לא תשלום ישירות לנהג מי נוסע מתי, איך ובאיזה קווים, מתי שעות הביקוש, מתי העומסים, ולכן אפשר באמת לקיים דיון כזה בצורה מאד עניינית. חס וחלילה אין כוונתה של הוועדה, לא שלי ולא של הרב אייכלר, לפגוע באוכלוסייה אחת, או להיטיב עם אוכלוסייה אחת על חשבון אוכלוסייה אחרת, בוודאי שזו אינה הכוונה, וצר לי אם יש מי שבוחר להציג את הדברים באופן הזה.

כל הנתונים נמצאים במשרד התחבורה, ויכולים להציג את זה גם פה בוועדה וגם לציבור בכלל. מהנתונים שקיימים אצלנו, הקווים היוצאים מנוף הגליל לכיוון ירושלים בימי חמישי, בעיקר משעות הצהריים ועד שעות הלילה, בימי ששי, ובמוצאי שבת בכיוון ההפוך בנוסף, מצביעים על כך שהקווים האלה עמוסים מאד. אותם קווים לא נוסעים במסלול הקצר ביותר מנקודה לנקודה, אלא עושים עיקוף דרך כביש 65 וואדי ערה, כששוב, לפי הנתונים שקיימים אצלנו, נוסעים מעטים עולים במסלול הזה, כשיש מסלול קצר יותר, דרך כביש 6, שיכול להביא את הנוסעים, ולהפחית גם עומסים בצירים. למה האוטובוס צריך לנסוע במסלול ארוך יותר אם אין נוסעים?

גם מי שכן עולה בדרך, עולה לאוטובוס עמוס. האם לא מגיע גם לאותו נוסע שעולה בדרך לעלות לאוטובוס שיביא אותו בזמן הקצר ביותר כשהוא יכול לשבת, בצורה נוחה, לנסיעה ארוכה, גם מאזור כביש 65, ואדי ערה לירושלים? אלה השאלות שעומדות בבסיס הדיון הזה. כל ניסיון להציג את זה כנושא אחר הוא לא מעניין הוועדה הזו. לתוך זה אנחנו נוסיף שאנחנו שומעים מהציבור שנוסע בקווים האלה שלעתים לא מעטות, תחנת היעד היא בכלל אשדוד. משום אותו קשר בין הקהילות, ואין קו אוטובוס ישיר שמחבר בין שתי הנקודות האלה, ולכן אותה אוכלוסייה שפעמים רבות היא עם ילדים צעירים מאד, נשים בהריון, אזרחים ותיקים, נאלצים לנסוע בין שתי נקודות שגם בזמן העומס מרחק הנסיעה ביניהן הוא שלוש או שלוש וחצי שעות, שזה הרבה גם כך. מיטלטלים חמש שעות ולמעלה מכך, תוך צורך להחלפת אוטובוסים, צעידה ברגל, ועד שתופסים מקום, אם מצליחים לתפוס, דרך תל אביב. אין לוועדה שום עניין לקדם נושא שאין בו צורך. ואם משרד התחבורה יציג שאין צורך, הקווים נוסעים ריקים, אז זה יהיה סיכום הדיון. אבל כל עוד הנתונים הקיימים בידינו הם שיש צורך, גם בקו הישיר מנוף הגליל לירושלים, וגם מנוף הגליל לאשדוד, בפרט במועדים שציינתי ימי חמישי משעות הצהריים והלאה, ימי שישי, ובמוצאי שבת זה יהיה הבסיס לדיון, ואני מבקשת שאנחנו נישאר ענייניים סביב הנושא הזה. רגע לפני שנפתח הדיון, עוד כשלא היינו בשידור שאלתי את נציג התחבורה לגבי פניות שמגיעות אליי בימים האחרונים מתושבי עכו על איזשהו שינוי שהולך להתבצע כבר לקראת סוף השבוע הקרוב, הפחתה של הרבה מאד קווים של תחבורה ציבורית של אוטובוס, מעכו ליישובים אחרים בגליל, כשהטענות שמגיעות אליי הן שמה שפורסם לתושבים זה שהמטרופולין התחבורתי שלהם יהיה כרמיאל, כל מי שגר באזור מבין שבחלק גדול מהמקרים אין שום הגיון לנסוע מעכו לכרמיאל ורק משם להמשיך בנסיעה למקום אחר בגליל, ואם אנחנו נמשיך בקו הזה של לעשות שינויים ורפורמות ללא קשר עם ראשי הערים, ללא קשר עם התושבים, ללא שיתוף ציבור, הרי רק עכשיו הסקר באוויר, למה כל כך מהר לעשות כבר עכשיו את השינוי? בואו ניתן לסקר הגדול של משרד התחבורה לסיים את תקופתו, התושבים יתייחסו, בעלי עניין נוספים כמו ראשי ערים יתייחסו, ורק אחר כך אפשר יהיה לקבל החלטות. אז אני אשמח גם על זה לקבל נתונים, אם לא במהלך הדיון הזה אז בהמשך. וגם בוועדה הזו, וגם בכלל בבית הזה אנחנו נעקוב מעקב צמוד אחרי הנושא של התחבורה הציבורית בכלל, ובפריפריה ועבור אוכלוסיות שלהן זו דרך התחבורה היחידה,

בבקשה הרב אייכלר, אני מתנצלת, אני הולכת להצבעות בוועדות כספים, תנהל את הדיון. תודה לכם. (היו"ר ישראל אייכלר) כבוד חה"כ אופיר כץ, כבוד המשתתפים, מה שאמרה יו"ר הוועדה הוא אמת ויציב, הוועדה הזו, המנהלת אתי תעיד, וכולם יעידו, שעוסקת תמיד בפניות ציבור ולא בשום דבר שיש לו איזשהו הקשר פוליטי וציבורי, וצריך להיות איזה גאון בטירוף למצוא בדיון על הבאת תחבורה ציבורית לאזרחים, דרך להגיד שרוצים לקחת מן האוכלוסייה הערבית של ואדי ערה קווים. זאת עלילה, לא עלילת דמים אלא עלילת גלגלים. אני לא יכול אפילו להבין את מי שהיה מעונין בזה, אבל אני יודע שחבריי הערבים בכנסת שפנו אליי, כולם באו באמת בתום לב, הם לא האמינו שיכול לקרות דבר כזה, ובאמת הבהרתי חד משמעית: לא רק שאיננו דורשים למנוע מהערבים בוואדי ערה או בכל מקום אחר תחבורה ציבורית, אלא ההפך: השבוע ישבתי עם ח"כ בכיר מאד במגזר הערבי שסיפר לי שיש כל כך מעט אנשים אצלם באוכלוסייה שמשתמשים בתחבורה הציבורית, כי אין תחבורה ציבורית. מבחינתם יש בעיה שאין להם תחבורה ציבורית, והם ישמחו מאד על פיתוח כל תחבורה הציבורית, ואנחנו נשמח מאד לדון גם אם יהיו פניות שלהם בעניין הזה. אנחנו כן דורשים שבלי קשר, ובלי לפגוע באף אחד, אוכלוסיות כמו של נוף הגליל למשל, שזו אוכלוסייה, בפרט האוכלוסייה החדשה, שקשורה בטבורה מבחינה סוציולוגית-כלכלית לאשדוד בכלל, או לירושלים ובית שמש, שלא יצטרכו להעמיס על הקווים הקיימים בוואדי ערה, ולא בעפולה, אחת הפניות שיש לנו היא שאדם מנוף הגליל נאלץ לרדת לעפולה, כשזה בכלל אוטובוס שמגיע לצפת, או מצפת דרך עפולה לירושלים, והוא כבר מלא בצפת, ומתמלא עוד יותר בעפולה, והוא צריך להסתפח אליהם גם. זה ממש עוול גם לצפתים, גם לעפולאים וגם לנוף הגליל. זאת בשעה שהממשלה משקיעה מיליארדי מיליארדים לעידוד התחבורה הציבורית, ומדברים כל הזמן שרוצים להנגיש את התחבורה הציבורית. יש לנו פה פניות, חוץ מעצומות, ממאות אנשים, שאני חושב לעצמי כאבא וכאיש ציבור, עוול לשלוח לשם אנשים, אם אין תחבורה ציבורית. מדובר באנשים שאין להם כלי רכב, עם ילדים, עם נשים, ממש דברים מזעזעים. יש לי פה פנייה של אדם, ואני מביא את זה כדוגמה, שהיתה לו חתונה באשדוד, משני הצדדים, הוא ואשתו אשדודים וההורים מאשדוד. והם נאלצו לנסוע דרך עפולה, ומשם תל אביב, ומתל אביב לאשדוד, ובאשדוד לרובע שלהם. ואשתו במצב מסוים, שהיא הגיעה למצב שכשהגיעו לחתונה, במקום ללכת לחתונה היא עלתה למיטה אצל אמא שלה ושכבה לנוח, כל החתונה היא לא יכלה לקום למחרת בבוקר לחזור לנוף הגליל, בחתונה היא לא הייתה. רק בגלל טרחת הנסיעה. באותו אופן יש המון פניות של אנשים, שלא יאומן שבימינו, ב-2022, אנשים עוד נוסעים שבע שעות בגלל המעברים וחוסר התיאום בין קווים. העקרון שאנחנו דורשים וזו הדרישה הכי בסיסית, קווים ישירים במקום שזה מצדיק כלכלית. ישירים לירושלים, ישירים לאשדוד, ישירים לחיפה ולבית שמש כמובן,

כל הדברים האלה זה כל כך בסיסי, שאחרי שניתקנו את הנושא הזה של למנוע מהאוכלוסייה הערבית קווים, אלא ההפך, שאנחנו רוצים להוסיף, אנחנו דורשים חד-משמעית שמשרד התחבורה יאשר קווים ישירים ולא רק פעם בשבוע. אתן לך דוגמא, אתה הנציג של משרד התחבורה פה, האוטובוס לבני ברק שגם היא עיר מאד מאסיבית, אז רק האוטובוס שבא לשם, חוזר לשם. אז יוצא שביום ששי של ערב שבת הם מגיעים כבר להדלקת נרות, ובמוצאי שבת של קיץ הם מגיעים לפנות בוקר. והאוטובוסים שמגיעים לירושלים מגיעים באמצע הלילה, ואין כבר אוטובוסים מהתחנה המרכזית לקחת אותם, עם ילדים ועם עגלות, ואנחנו ביקשנו שיעשו תחנה נוספת בהר חוצבים, שעכשיו הרבה תחבורה מופנית לשם, ואין מענה. כל המענים של משרד התחבורה הם בין התעלמות לבין היתממות, אנחנו לא יכולים לשתוק על דבר כזה. שמעתי שיש נהגים שעושים עכשיו הפגנות נגד משרד התחבורה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שנקרא לאנשים לצאת לרחובות ולחסום כבישים, אנחנו נגד זה, בשביל זה אנחנו נבחרים לכנסת, כדי למנוע את הדברים האלה, כדי להסדיר את הדברים באופן חוקי, או משפטי, ומסודר, שאנשים יקבלו את הדבר הבסיסי שנקרא תחבורה ציבורית. ובגלל שזו ועדה לפניות הציבור, בוועדה אחרת הייתי אומר עוד כמה דברים על המניעים הפוליטיים נגד אוכלוסיות מסוימות. פה אנחנו ממש עוסקים בפניות ציבור. אני שמח שיש פה את חה"כ אופיר כץ מעפולה, שעפולה היתה בירת העמק, ועכשיו היא כבר בירת הגליל כולו, הפכתם לתחנת ריכוז מצפת וכו', אז אני רוצה שתכבד אותנו בתובנות שלך בעניין. תודה רבה אדוני היו"ר,

אני מעפולה ואני תמיד ער ומשתדל להגיע לדיונים שקשורים לתושבי הפריפריה, והבנתי שזה דיון נוסף לדיון שהיה כבר בנובמבר, ואם אנחנו במדיניות של כל הזמן לחזק ולהקים והסברה לאזרחים כן להשתמש בתחב"צ, ואנחנו שם, אז למה כשיש מצב שאנחנו רואים שיש צורך ממש גדול, שאתה רואה שהוא גם לא נעלם, הנה היינו פה לפני מספר חודשים ועדיין הצורך הזה קיים, ועדיין חה"כ אייכלר ממשיך לקבל פניות. אם זו גם המטרה של

לעודד את התחבורה הציבורית, ויש את הביקוש, אז מה מונע בעצם להוסיף להם את הקווים הנדרשים, בשביל שלא יהיו אנשים דחוסים, שיוכלו לנסוע בצורה נורמלית. נראה לי שזה לא הגיוני שהם צריכים את הטרטור הזה של מנוף הגליל ליותר מארבע שעות. יש לנו מספר אפשרויות שכן אפשר לצמצם את הסבל הזה ולהיות בכביש, אני כמי שנוסע ברכב פרטי מעפולה לכנסת משהו כמו שלוש שעות,

אז להיות עם ילדים ועגלות ומשפחות בתוך אוטובוס עם כל כך הרבה אנשים, למה לעשות להם את זה? למה לא לרווח, למה לא לשים יותר קווים, יותר אפשרויות, שייסעו בצורה נורמלית, כמו שבני אדם צריכים לנסוע בתוך אוטובוס בנסיעה כל כך ארוכה. אז גם להוסיף קווים, גם לשנות את המסלולים שלא יהיה כל כך ארוך. ומלבד הנושא הכלכלי, אני זוכר שישראל כץ, כשהוא היה שר התחבורה, היה לו את החזון שהוא הגשים על תחנות הרכבת בדרום. ואז קמו אנשי האוצר, "מה פתאום? זה לא כלכלי, לא ייצא מזה שום דבר". והנה הוכח שזה גם כלכלי, וזה גם שינה, לטובה כמובן, את חייהם של תושבי הדרום. היום כשיש להם את הרכבות האלה מהדרום לתל אביב, שמע זה שינה להם את החיים. גם מבחינת אם צריך בדיקה רפואית,

היום הם עושים את זה בצורה סבירה, כמו שאמור להיות. לנו לצערנו בצפון אין את הרכבת הישירה לתל אביב, צריך לנסוע דרך חיפה, אבל זה רק מוכיח שאנחנו כן צריכים לשמוע, ואיפה שיש את הבעיות האלה להעלות אותן, ומשרד התחבורה צריך כן לאפשר, זו המדיניות שלכם. הנסיעות האלה שלהם הן פשוט סבל, יש מקום מסוים שיש אוכלוסייה מסוימת שנוסעת לאותם יעדים, ואם אני מבין נכון בעיקר בסוף שבוע, למה לא לתגבר? למה לא להקל על האזרחים? אני חושב, בדרך כלל אנחנו נותנים לפונים לדבר ראשונים, אבל היות וזה כבר דיון שני אני רוצה לאפשר ליובל רזין, אתה מנהל תחום המערכים התחבורתיים הבינעירוניים, אולי אתה תביא איזו תובנה או בשורה. תודה רבה. אני אתייחס בעצם לנושא הבוער, שזה קו 955, קו נוף הגליל לירושלים, שבעצם ככל שאני מבין יש שתי בקשות לגביו. הבקשה הראשונה זה בעצם הסטת המסלול שלו, שיהיה ישיר יותר, שלא יעבור דרך ואדי ערה ויעבור דרך כביש 6 החדש, בזה אני מצטרף כמובן לקריאה שלך ושל היו"ר, אין פה שום עניין גזעני ואנחנו לא מעוניינים לפגוע,

כל אדם הוא אדם. בחודש ספטמבר הקרוב אמור להיפתח המקטע החדש של הכביש, שנמצא בעבודות קשות מאד בשנים האחרונות, בין יקנעם לעין תות, למחלף של כביש 6, וברגע שהמקטע הזה ייפתח אנחנו נעשה בחינה של זמני הנסיעה, השרה מעורבת בזה באופן אישי, וככל ואנחנו נראה שזמני הנסיעה קצרים יותר ושאנחנו נצליח לאתר תקציב בשביל לתת לתושבי ואדי ערה נסיעות לירושלים בקו מקביל, אנחנו נבחן בחיוב את ההסטה הזאת. מה קרה מנובמבר בעצם? כשהיה הדיון הראשון. גם בנובמבר, אחרי נובמבר, השרה נתנה את התשובה הזאת. כשייפתח מקטע הכביש, אנחנו נבחן את זה. אני רוצה להדגיש שאני לא רוצה שיורידו אפילו אוטובוס אחד לתושבי ואדי ערה, רק להוסיף. להוסיף קווים, להוסיף תחבורה.

אנחנו חיברנו את הקו מעפולה, בסוף תושב ואדי ערה לא מעניין אותו מאיפה האוטובוס הגיע, מעניין אותו לאן האוטובוס הולך,

ככל ואנחנו נאתר תקציב, ונמצא שזמני הנסיעה - - - מבחינה תקציבית אני חושב שזה חסכון גדול מאד של שעות אוטובוס. המסלול הישיר חוסך, לפי החבר'ה שבדקו את זה, כמה זמן זה חוסך? בערך 10 קילומטר. הקילומטרים, אבל בשעות על הכביש? כמעט שעה על הכביש. האוטובוס על הכביש עולה כסף, זה דלק, זה נהג, זה המון כסף. זה חסכון, זו אפילו לא תוספת. אתם בעד הדבר הזה? בעד זה, צריך לעבור את ה- - - ספטמבר ייגמרו העבודות שם באליקים. למה, היום אין כבישים? אין חלופות לוואדי ערה לנסוע, שצריך לחכות לזה? החלופה הזו של יקנעם-עין תות

מי שנוסע שם יודע, אלה עבודות שנמשכות הרבה שנים, זה אמור להיפתח בספטמבר הקרוב. אז אולי אפשר לגבי ימי ששי ומוצאי שבת, שזה פחות עמוס, אני מכיר את הכביש הזה כי ביום חמישי אחה"צ או כל יום אחה"צ, עד עין תות באמת מאד עמוס. אגב אני מעדיף לנסוע דרך ואדי ערה בשעות האלה, כשאני נוסע ברכב פרטי לצפון. תלוי לאן בצפון. אם זה בעפולה, אז עדיף בדרך. אצלנו צפון זה מירון. אז אני מעדיף ככה. אבל ביום ששי ומוצאי שבת, אין כל כך הרבה עבודות בכביש, אין עבודות בכביש. הכביש עצמו הוא בהסדרי תנועה זמניים ומצומצמים. יש פקקים נוראיים בשישי.

אנחנו בהחלט חיוביים לבחון את זה, עם פתיחת הכביש החדש. בספטמבר אתה מתכוון. לא, בספטמבר הוא נפתח. מתי החגים? ערב ראש השנה, ה-25 לספטמבר. אני מתכוון לשאול האם זה לפני החגים, כי בחגים זה קטסטרופה. זה לא יהיה לפני החגים. למה לא? שוב, זה צריך להיפתח, אנחנו צריכים לראות זמני נסיעה של קווים מקבילים שכן עושים את המסלול.

אבל זה אתם יכולים לעשות היום, למה אתה צריך לחכות שזה ייפתח? כשזה נפתח, האוטובוס צריך להיות כבר על הכביש. אבל זמני הנסיעה יהיו קצרים יותר, ואנחנו צריכים להוכיח שזמני הנסיעה של קו 955 - - - בלי לבדוק, אני מניח שזה יהיה הרבה יותר קצר מהנסיעה שהם עושים היום. אתה לא חושב ככה? אתה צריך לבדוק את זה? זה ייתן לך על השנייה, אבל - - - צריך לבדוק את זה, כי היום יש שם פקק נוראי בגלל העבודות.

אחה"צ בימות השבוע, בעיקר ביום חמישי, זה נורא ואיום. למה, בוואדי ערה גם יש לך את אותו פקק במוצאי שבת. יש לך פקק מצומת הסרגל ועד העלייה לעירון.

אני לא אעשה הסטה אם זה - - - לא, מה שמבקש חה"כ אופיר כץ, שברגע שזה ייפתח בספטמבר, כבר יוכלו לנסוע על הכביש, לא רק אז לבחון.

זה עוד חצי שנה עכשיו אתה מדבר. לא לא, שבוע-שבועיים. לבחון את זמני הנסיעה הממוצעים של קווים מקבילים שעושים את המקטע הזה, אם נצליח להוכיח שזה מקדים, ונצליח את מה שאמרתי, לתת נסיעות חלופיות לתושבי ואדי ערה, אנחנו נבחן את זה בחיוב. עכשיו לגבי הקו הישיר לאשדוד. זה ממש קריטי, כי האוכלוסייה הסוציו-אקונומית שהולכת להר יונה, זו אוכלוסייה שבאה בעיקר מאשדוד,

מהפריפריה. וההורים שלהם גרים באשדוד, והם נוסעים לאשדוד, ובאים מאשדוד, מה הסיבה שאתם לא יכולים לעשות קו ישיר לאשדוד? למה אתם צריכים להעמיס על בני ברק, להעמיס על תל אביב, שממילא עמוסים? הנושא הזה של הקו לאשדוד עלה גם בישיבה הקודמת, בנובמבר, התייחס לזה עמיחי, מנהל אגף תחבורה ציבורית. כמובן, הרשת התחבורתית לא מסוגלת לתת מענה מכל מקום לכל מקום, בטח במרחקים אדירים כמו מנוף הגליל לאשדוד, וזו רשת שצריכה להיות מבוססת על מעברים. אחד המעברים שכן אנחנו חושבים שיהיה חזק יותר זה בני ברק, ששם יש היום קו, אמנם בנסיעה אחת ביום, כן יש לנו מאד רצון לתגבר את הקו הזה ליותר נסיעות ביום, אני לא יודע להגיד עדיין כמה. למה אתה לא יודע? אתה ידעת שיש דיון. ידעתי שיש דיון, אבל צריך לאתר לזה תקציב, צריך לתקצב את המפעיל לדבר הזה. זה תקציב של רווח, אתם מרוויחים מזה, אנשים משלמים. זה עמוס, זה לא קווים ריקים. זה עמוס, זה לא אומר שזה ברווח. עדיין צריך לאתר תקציב לסבסוד הקו. ובעצם כשאנחנו נתגבר את הקו לבני ברק, זה ישרת יותר טוב גם את תושבי אשדוד. אבל קו ישיר לאשדוד, כרגע לא מדברים על זה. אני פשוט לא מבין. כי אם רוב האנשים גרים שם, ויש פה עצומה של מאות אנשים, ממש מאות אנשים שהולכים לגור שם, גם השבוע,

60 משפחות חדשות? בערך. אני חושב שאם זה מצדיק, וזה מצדיק כי יש הרבה אנשים שצריכים את זה, אז אי אפשר להגיד שאשדוד זה מדי רחוק. שדרות יותר רחוק. אדרבה, בגלל שזה רחוק. בגלל שהצרכים התחבורתיים מבחינתנו הם אדירים. אתה יודע מה זה בני ברק. להיכנס לבני ברק ולצאת מבני ברק, זה עומס על בני ברק ועומס על הנוסעים. אתה יכול להגיע לאשדוד בזמן הזה.

רק בשביל להיכנס לבני ברק, אתה מגיע לאשדוד. שוב, האוטובוס עולה, הנהג עולה, הדלק עולה.

בגלל שהצרכים הם אדירים, ואנחנו מכירים אותם, ומכל הארץ הופעלו לחצים מכולם,

רשת תחבורתית, שמגדירה לנו את מה נכון מבחינה תחבורתית. מה אתם יודעים על הצורך של נוף הגליל לאשדוד? אנחנו מכירים את הצורך. מה, מה ההיקפים, מה אתם מכירים? איך אתם מודדים צורך? לפי מה אתה קובע שהצורך שקיבלתם בין תל אביב לחולון הוא יותר מהצורך של תושבי נוף הגליל?

הרי אין קו ישיר שאפשר למדוד לפיו. אז יש לנו אמצעים של סקרים למשל, סקרים סלולאריים. אנחנו יכולים לקבל את הנתונים של הסקרים האלה? זה קצת בעיה הסלולארי, עם אוכלוסייה שלא משתמשת. יש אוטובוסים לאשדוד, אוטובוסים פרטיים,

לילדים שלי אין פלאפון. סליחה, אני רוצה לבקש דבר פשוט. אם יש לכם מסמכים או נתונים, תעבירו אותם לוועדה, אנחנו נלמד אותם. אם אין לכם, תעשו. אין בעיה להעביר את הנתונים, כמובן שהקונטקסט הוא הקונטקסט הרחב יותר. אי אפשר לבחון רק את אשדוד. אני רוצה לבחון רק את אשדוד, איך אני אדע?

שהביקוש אליו הוא 70, אני סתם זורק מספר, בלי להגיד את הקונטקסט של שאר הביקושים בכל שאר הארץ, בין תל אביב להרצליה, בין חיפה לתל אביב. אין בעיה, אז תביא לנו את הביקושים. בסוף אנחנו בעולם של תעדוף, אנחנו צריכים לתעדף. אנחנו מבינים שאתם פחות מתעדפים את הפריפריה, את זה אנחנו מבינים גם מהמדיניות של השרה, אבל תביא לנו גם את מה שביקשנו וגם את הקונטקסט במרכז, למה שם אתם מעדיפים לתגבר ובפריפריה לא? אתה יודע מה, אני מוכן לקבל עם ההקשר. אני אלמד משהו על תל אביב-הרצליה. זה מאד חשוב לי. כי אני לא רוצה שאנשי הרצליה יידחסו באוטובוסים. יש באינטרנט, אבל אנחנו גם נעביר. תעבירו לנו אם אפשר. שיבדקו את זה עכשיו, בוועדה הקודמת אמרו שיבדקו מה הצרכים של אשדוד, ונקבל תשובות.

אני צפיתי בוועדה הקודמת, נאמר חד משמעית על ידי עמיחי לוי, מנהל אגף תחבורה ציבורית, שזה לא עומד על הפרק. הוא אמר שיבדוק את הנתונים של אשדוד. אז אנחנו עכשיו מבקשים לבדוק את זה, ואנחנו נרפה מהעניין של אשדוד, כי ההתפתחות של היישוב בנוף הגליל תלויה במציאות שאנשי אשדוד יוכלו ללכת לגור שם. אשדוד מפוצצת, אשדוד יקרה, היא עיר בנויה, כבר אין שם מקום. המקום של להתפתח זה נוף הגליל, ולכן יש צורך מאד חשוב. זה עניין של מדיניות, זה לא רק עניין של תעדוף תקציבי. קודם כל כיבד אותנו חה"כ מופיד מרעי, אני רוצה לכבד אותו בבקשה.

אדוני היו"ר. משהו לא מסתדר לי פה בהצגת הנתונים ובסדרי העדיפויות. אתה בא ואתה אומר, אנחנו מקבלים החלטה, מנחים אותנו מה לעשות, אין לנו בסיס נתונים, אין לנו מידע, אין לנו מודיעין. לנו במקרה בוועדה הזאת ובכלל בכל ועדה, אולי לא חשוב איך אתם אוספים את המידע. אם זה באמצעות GPS, אם זה באמצעות מערכת סלולארית, ואתם עוקבים אחרי אנשים,

אני לא יודע אם יש לכם יכולת כזו. באמת, איך אתם עוקבים אחרי מי שאין לו טלפון מדור מתקדם? אולי עם פגסוס. לא באמת, איך אתם יכולים לדעת? תנו לי בבקשה. אני לא יודע איך אתם יודעים לעשות את זה, אני גם לא יודע איך אתם יודעים לעשות את ההפרדה בין מגזר כזה או אחר, ולהתאים לו את חליפת הנסיעה וחליפת האוטובוסים שלו?

הבסיס שאתה בא ומציג כאן, הוא בכלל נתון לדיון אחר לגמרי בוועדת פניות הציבור. ובסופו של דבר אתם באמת צריכים לקבל החלטות, כשמדובר כאן באוכלוסייה מסוימת, עם ייעוד מסויים, עם צרכים מסוימים, ומדברים עכשיו על נסיעה, במקרה הזה, מנוף הגליל לאשדוד. אל תיקחו אותם עכשיו לכל מיני מקומות. אני זוכר כשהיינו ילדים קטנים, במה אנחנו אהבנו לנסוע? חיפשנו לנסוע באקספרס, במהיר. כל הזמן לחסוך לעצמנו את הזמן. אתם באים ואומרים לא, אנחנו נכניס אותם לפה, נוציא אותם לשם. השיקולים, לפחות אלה שהוצגו כאן, לנו הם לא ברורים. ומן הדין, כשאתם מוזמנים לוועדה כזו, בואו תציגו את כל הנתונים, כדי שיו"ר הוועדה יידע גם לקבל החלטות. אני חושב באמת שאתה צודק, ואני הדגשתי לפני שבאת לפה שאני לא רוצה בשום פנים ואופן, בעיקרון, שיורידו ממישהו קו כדי לתת למישהו אחר. כמה קווים שיש, שיהיו, אנחנו רוצים להוסיף. והאבסורד הוא כל כך גדול, כי כל המדינה מדברת, לוקחים מאנשים כסף בשביל ניילונים, שאני מתנגד לזה מאד לכל הסיפור הזה,

כדי למנוע את הזיהום העולמי, הגלובאלי, בטקסס, בברזיל, עם יערות האמזונס, שהם בסכנה.

אין דבר יותר חסכוני, יותר טוב לסביבה ולדת הסביבה, מאשר להוריד אנשים מרכבים פרטיים, להעביר אותם לאוטובוסים, ולעשות קווים ישירים כדי שלא יהיה עומס בבני ברק או בתל אביב, או בעפולה, בכל תחנת ביניים. הם ידעו לעשות את זה אגב, אנחנו מהצפון, מהר מירון ידעו לעשות הסעות לכל מקום בזמן הנכון. גם פה אפשר לעשות את זה, לבנות את הפתרון האידיאלי. מהר מירון, כמה אוטובוסים יוצאים ומתפצלים לכיוון ירושלים? אנחנו משתמשים בהם.

האזרח הפשוט עולה על האוטובוס, מי שרוצה לנסוע מחורפיש לירושלים, עולה לצומת הר מירון, עולה לאוטובוס ומגיע ישר לירושלים. כן, ולכן זה טוב לכולם. טוב לתושבים וטוב לאחרים. דיבר חה"כ מרעי על האופי של האנשים,

אדם שיש לו שני רכבים פרטיים במשפחה, כמה הוא צריך אוטובוס, או בשביל ילד שרוצה לנסוע, שאין לו עוד רכב, או במקרים נדירים. פה מדובר על אנשים שהם תלויי תחבורה ציבורית, ראשית; ושנית יש להם הרבה ילדים קטנים, עם עגלות, וזה עומס אדיר. ולהגיד קו ישיר בשביל משפחה כזאת, אי אפשר להגיד "תעברו ארבעה אוטובוסים". זה לא איזה בחור צעיר,

שעובר מרכבת לאוטובוס ומאוטובוס לרכבת. אלו אוכלוסיות שמאד קשה להן לנסוע, ואין להן שום אפשרות. אני רוצה לציין, אופיר, את ראש עיריית נוף הגליל, שהיה מנכ"ל הכנסת, רונן פלוט, שנדמה לי שהוא אחד מראשי הערים היחידים בארץ שאומרים בפירוש, אנחנו רוצים אוכלוסייה חרדית כמו כל אוכלוסייה אחרת, ואנחנו רוצים אותם שם. לכן הסיבה שכולם הולכים לנוף הגליל, כי שם יש זמינות, וזה אשדודים וזה 'בית-שמשים', וכל הארץ. עכשיו לגבי ירושלים, מגיעים לירושלים, ואתה יודע שמגיעים מאוחר, ואין אוטובוסים. למה שלא תעשו את זה, תחנה אחת לפחות, בהר חוצבים? שזה כבר עכשיו קולט את כל האוטובוסים שהורידו מרחוב בר אילן, אתה מכיר את זה, אז למה שהאוטובוסים מנוף הגליל לא יעצרו גם בהר חוצבים, תחנה אחת? גם הנושא הזה נידון במשרד, הקו כיום מסתיים בתחנה המרכזית בירושלים, להכניס אותו לציר בר-אילן זה בלתי אפשרי. לא לא, לא צריך. אפשר ישירות להר חוצבים. הציר הזה לא זז. אני הייתי מציע פתרון הרבה יותר פשוט, כמו שעמיחי אמר בדיון הקודם, שהוא חייב לסיים בתחנה מרכזית, אבל שייכנס מהר חוצבים דרך הנת"צ החדש ישירות לתחנה מרכזית. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להימנע ממנו.

כי הציר הזה מפוצץ. אבל עכשיו אתם מסיטים לשם עשרות ומאות אוטובוסים. ומבר אילן אליו. זה מה שראיתי שפורסם היום. לא, הוא מדבר על בר-אילן ואתה מדבר על הר חוצבים. אני מדבר על הנת"צ שחוצה את רחובות אוהל יהושע,

ירמיהו, שפע חיים. אני אגיד לגבי הר חוצבים ששוב, מבחינתנו זה הסתיים בתחנה מרכזית ירושלים, או בהר חוצבים, יש שם בעיה של תשתית כרגע, להכניס לשם פיזית עוד קווים. כמה קווים אתה נותן שם, שני אוטובוסים? שניים במוצאי שבת, ואחד ביום.

ארבע נסיעות.

אני כתושב האזור, שעומד שמה שעות בהר חוצבים ובמה שהכניסו עכשיו בבר אילן, אומר לך שארבעה אוטובוסים זה אפילו לא טיפת מים. ולכן אני מבקש שתרשום לך, תבקש ממשרד התחבורה, שמבחינה מקצועית,

כדאי לכם יותר, בפרט בלילה, לסיים לפחות בהר חוצבים, אם אי אפשר להכניס לתוך השכונות. אנחנו נבחן את זה. צריך לזכור גם שהקו לא משרת רק אוכלוסיית חרדים, שהיעד שלה הוא האזור של הר חוצבים.

מנוף הגליל? בשעות הערב, בעיקר את הציבור הזה, ועל זה אנחנו מדברים. בסופי שבוע. בוא נאמר שאתה צודק, שיש אחד שצריך, ויש מאה שצריכים פה. אז למה אתה נותן לאחד ולא למאה? לא, אני לא יודע להגיד את היחס. אני כן יודע. היחס הוא מאה אחוז אוכלוסייה שבאה לאזור הזה. הנקודה המרכזית להחלפת התחבורה הציבורית העירונית לירושלים בשעה הטובה ביותר, היא תחנה מרכזית בירושלים. לא קיים אוטובוסים מתחנה מרכזית בערב שבת, כשאנחנו מגיעים ציבור עם ילדים ומזוודות. עכשיו במסגרת השינוי שאנחנו עושים שבו אנחנו מתגברים גם את - - - אבל זה שינוי קוסמטי. אני מוכן לבחון אותו. תבחן אותו, כי זה ממש קריטי בשביל המשפחות האלה. אז מה עשיתם בחצי שנה האחרונה? היינו בטוחים שאנחנו מגיעים לדיון עם נתונים כבר. עכשיו אני אתן לאנשים לדבר, פה מדובר באנשים שחיים את זה על בשרם, יש פה איזה עוול מסוים. אנחנו מדברים על אנשים שמתגלגלים באוטובוסים.

זה באמת עצוב. זו גם אוכלוסייה כמו שאמרת, ושאומר ראש העיר, לא רק אוכלוסייה חרדית, גם כל העלייה עכשיו של יהודי אוקראינה, אתה יודע שמשרדי הממשלה באו אליו ללמוד איך לעשות את כל תהליך הקבלה, הוא עשה שם עבודה יוצאת מן הכלל. אוקראינה, ובני המנשה. ובני מנשה שהוא הביא. כן, הוא באמת פועל, שר העלייה המקומי שלנו. ובאמת, אבל סליחה, זה לא רציני. אם היה פה דיון לפני חצי שנה, אנחנו באים יושבים פה עוד פעם אחרי חצי שנה, והתשובה היא 'אני אבחן את זה בחיוב'. זה לא רציני. אני מרגיש שאני לא עושה את העבודה שלי כחבר כנסת כשאזרחים פונים עם מצוקה, אחרי חצי שנה מקבלים דיון שני, שאומרים להם אני אבחן את זה, אני אביא לכם את הנתונים בהמשך. צריך להגיד שהדיון לפני חצי שנה, לא נאמר בו שהקו ייבחן לעבור להר חוצבים. זה לא נאמר. הדיון שהיה זה שיש לנו מצוקה. יש לנו בעיה, ועכשיו כולם אמרו את המצוקה גם מבחינת מאיפה הקו נוסע, גם מבחינת כמות האוטובוסים שיוצאים, לוחות הזמנים, ובאמת הסבל הזה, בשביל נסיעה, לבקר את המשפחה. יודעים את האוכלוסייה, יודעים את השעות שלהם, מתי יש את העומס, למה לא לשרת את אזרחי המדינה? למה אחרי חצי שנה עוד פעם "נבחן את זה". זה לא רציני, באמת. אני חייב להגיד שלכל

תשובה זה לא פתרון. חלק מהתשובות הן באמת אותן תשובות, כי מה לעשות שמנובמבר עד היום לא נפתחו מחלפים שיכולנו לבחון, לכן אמרנו גם שנבחן את זה, ואנחנו בוחנים את זה גם היום. מה קשור הכביש באליקים לשכונות הצפוניות למשל? אני אמרתי. לגבי הר חוצבים - - - הר חוצבים. להיכנס לשכונות זה לא משנה. כדי לסכם את הנושא הזה של הר חוצבים אני רוצה להיעזר באסף אברהמי, אני מבין שהוא בזום. אסף אברהמי, תפקידו זה סמנכ"ל חטיבת תחבורה ציבורית,

לתחבורה בירושלים, אני רוצה להתמקד בזה כרגע, ואחר כך נדבר גם על מקומות אחרים. אסף אברהמי, אתה איתנו? אנחנו מתמקדים עכשיו בתחנת ההורדה בירושלים, אחרי כל הסבל שאנשים עוברים, ובתקווה גדולה שבאמת מה שאמר פה יובל רזין, שבספטמבר אולי תוכלו כבר להתחיל עם הקו הזה שייסע דרך כביש 6, לפחות התוספות שתיתנו, להגיע לירושלים. הבעיה בירושלים, בעיקר בלילות ובימי ששי, שמגיעים לתחנה המרכזית, ואני יודע שבהר חוצבים עכשיו יש המון תחנות של אוטובוסים, וארבעה אוטובוסים של נוף הגליל לא יוסיפו המון עומס, וזה יעזור המון המון למשפחה שבאה עם עגלות ועם נשים וילדים קטנים. מה אתה אומר על הדבר הזה? קודם כל אני שמעתי את הדיון. אני חושב שחסרים לכם כמה פרטים, ואני אנסה לדייק.

לגבי כל הנושא הזה של נוף הגליל, זה פחות קשור אליי לגבי התדירות או הדרך שתהיה יותר מהירה, דרך כביש 6 או דרך מעקף אחר, אין לנו שום בעיה עם זה, זה בסדר גמור, כמו שיובל ציין, הם יבחנו את זה. לגבי ירושלים, חשוב שתדעו. בירושלים קורה משהו מאד גדול, בונים רכבת קלה,

הצירים העמוסים ביותר בארץ, בטח של תחבורה ציבורית. אנחנו ביום רביעי הקרוב אמורים להעביר, לעשות משהו היסטורי, את כל קווי הציר החרדי, או חלקם,

למה שנקרא נת"צ שפע חיים.

אתה היית איתנו הרבה בלא מעט דיונים בנושא הזה, כי זה עובר קרוב גם לאזור מגוריך ואתה מכיר את זה באופן אישי, שפע חיים ושמגר. צריך להבין שהנת"צ הזה הוא נת"צ חלופי, הוא נת"צ ימני, הוא לא בנפרד, ויש לו קיבולת מסוימת. מותר לי בסוגריים להודות לכם על הדבר הזה, שעשיתם נת"צ ימני ולא אמצעי? כי בעיניי זה ענין של פיקוח נפש, דיברנו על זה הרבה. נכון, אז זה גם ענין של פיקוח נפש,

עוד פעם אני אומר, לכם היה חלק מאד חשוב בהחלטות האלה, וכיוון שאנחנו בסך הכל רוצים לפתח את המרחב העירוני, אז מאד חשוב גם הדעה של הציבור ושל האוכלוסייה שגרה שם,

הנת"צ נראה טוב, שדרגנו גם את הרחוב, יש מצלמות אכיפה. באמת משרד התחבורה ועיריית ירושלים השקיעו, לא חסכו פה בשום דבר. אבל יש לנת"צ קיבולת. הקיבולת שלו היא X נסיעות בשעה ואי אפשר להכניס יותר, ולכן קבענו איזשהו כלל. הכלל אומר שדווקא הקווים עם הזיקה יותר, עם התדירות הגבוהה ביותר, הם אלה שייסעו מהנת"צ, ולא במבואות, ואני רוצה להסביר גם למה, כי אם אותם קווים היו מורידים לי, קווים של 5 או 6 נסיעות בשעה, או בכלל בסופי שבוע מדובר על 30 נסיעות בשעה לקו, אם הם לא היו מורידים את כל זה לתחבורה העירונית, לא היינו יכולים להרחיב את כל הדבר הזה, ולפזר ציבור גדול.

אני אומר עם הרבה כבוד לכל הקווים, אבל הקווים הצפוניים, שבתוכם גם נכללים נוף הגליל וקווים נוספים מצפת, רוב הקווים האלה ייעצרו חלקם, מי שעד היום יצא בעתירות מדע ימשיך לעצור בעתירות מדע. צריך להבין, יובל נגע בזה, התשתית שלנו שם,

והיא בחוסר מאד גדול. לכן כשאתה אומר רק ארבע או חמש נסיעות בשעה בסופ"ש - - - לא בשעה, בשבוע. בשבוע, אני אחדד את זה. זה אומר שהאוטובוס הזה, ברגע שהוא מגיע, הנהג הזה,

זה מגיע מרחוק, זמן השהייה שלו ברציף הוא הרבה זמן. ואתה חייב לספק גם לנהג, וגם לתת את כל התנאים מסביב, שאני אוכל לפחות לתת לו שתיים-שלוש חניות. גם אם זה נראה לך "רגע, אבל זה לא הרבה נסיעות",

באמצע שבוע יכול להיות שזה לא הרבה נסיעות,

אתה מסתכל על כל השבוע, זה אומר שאין לי תשתית, אני מוכן לעשות איתכם סיור שם במקום ולהראות לכם, בקושי יש לי תשתית להכיל את מה שיש היום. ולגבי תחנה מרכזית, אני חושב שתחנה מרכזית זה מקום ראוי. כל מי שיורד בתחנה המרכזית, יש לו את מגוון הקווים. אני רוצה לדבר על מה שאמרת על שעות הלילה. יש משהו שאולי אתם לא יודעים, אבל אנחנו בעקבות הפעימה הנוכחית, עשינו מהלך בעזרתו האדיבה של משרד התחבורה, ייאמר לזכותם שהם עזרו לנו לקדם את זה.

יהיו קווים, כמו שאתה אומר, שמגיעים אחרי שעת השירות שיש בירושלים. ביום ששי, אין דבר כזה. האוטובוס האחרון נכנס לירושלים, ויש גם אוטובוס עירוני שאמור לצאת ולהסתנכרן אליו. אין דבר כזה שהאוטובוס הבינעירוני מגיע לפני העירוני, הסיום של העירוני. בבינעירוני בכל השבוע זה קרה, אוטובוס שמגיע מצפת, או אוטובוסים שמגיעים ב- 1 בלילה, שיצאו מבני ברק מחתונות, אתה מגיע מירושלים, היינו צריכים לתת לזה מענה. ולכן הארכנו עד שתיים בלילה, יציאה של שתיים בלילה, שלושה קווים בירושלים: קו 68 שנותן את כל שרי ישראל ובר-אילן, קו 67 של כל אזור גבעת שאול, ונותן את תחנה מרכזית שרי ישראל, ונותן את הקשר לירמיהו, בר-אילן. עכשיו סגרתם את בר אילן, לאיפה הוא יילך? זה קו עירוני. אתה מדבר על שרי ישראל?

מהתחנה המרכזית, לאן הוא מגיע?

ירמיהו, בר אילן ופונה שמאלה. אבל בר-אילן סגור. בר אילן כרגע לא סגור. כשבר אילן ייסגר יהיה לו מעקף. יש לנו עוד כמה - - - אתה מוריד לשמגר שפע חיים את כל האוטובוסים מבר אילן. רגע הרב אייכלר, הקו הזה שהתכוונתי זה קו שמחבר את גבעת שאול ונותן שירות לכל האנשים שיורדים באזור הזה. בנוסף לכך קו 54 שאתה מכיר אותו שהוא די חדש גם אותו תגברנו, וזה קו שאתה מדבר עליו שעושה את המסלול מעתירות מדע-שפע חיים-שרי ישראל-תחנה מרכזית-כניסה לעיר-גבעת שאול,

כולל בלילות? כולל בלילות, ייצא ב-2 בלילה, ולכן תפרנו את הנקודה הזאת. אז כל האנשים שיגיעו הם יוכלו להתפזר בעזרת הקווים העירוניים שתגברנו אותם, ואם נראה שצריך לתגבר יותר או לתת עוד מענה נעשה את זה. אנחנו שם ולא נפקיר. גם ערב שבת נתנו עד גמר שירות את האוטובוסים האלה. תודה רבה לאסף אברהמי, אנחנו נהיה בקשר, נטרטר אותך עוד הרבה. עכשיו אני רוצה לתת לאורחים שהגיעו מהר יונה לספר. אז בואו נמשיך לא לחזור על מה שהיה כבר פעם קודמת, אלא דברים חדשים. אני אליעזר בק. אני באמת קצת הולך לחזור - - - איפה אתה גר? אני גר בנוף הגליל, אני גר שם שלוש שנים. מאיפה אתה במקור? אני מאשדוד. פעם קודמת הייתי פה בתור נציג קהילה היום אני פה בתור נפגע טראומה מהקווים של אשדוד. ביקשתי אתמול מאשתי לשמוע מה היה,

היא כמעט בכתה כשהיא סיפרה לי את זה. בסביבות פורים, היא היתה צריכה לנסוע לאשדוד. אציין גם שאשתי מינקת. היא היתה צריכה לנסוע לאשדוד בשביל למדוד בגד לחתונה של אחותה, שם יש השכרת שמלות. היא יצאה מהבית בשעה אחת וחצי, לקחה קו פנימי בתוך השכונה שלנו, עד שהגיעה לאוטובוס שלוקח אותה לתל אביב, זה היה באחת וחצי. היא עלתה לאוטובוס בשתיים, הגיעה לתל אביב בשעה 15:15, ב-15:17 היא כבר עלתה על האוטובוס שלוקח אותה לאשדוד, זה אומר שאין שירותים,

כי יש אוטובוס שיוצא עוד שתי דקות, המשיכה, וכביש 4 הרי ידוע מה קורה שם בשעות הצהריים, היא הגיעה בשעה 18:15 לאשדוד. אנחנו מדברים על כמעט חמש שעות שאשתי היתה בדרכים. והדובר הנכבד כאן אמר קודם ש"סך הכל אנחנו מנסים לשלב נסיעות". השילוב נסיעות הזה לא אמור להגיע לחמש שעות. היא נסעה חמש שעות. עכשיו כמובן שהתור היה בחמש וחצי והיא הגיעה בשש ורבע, דחפו אותה והיא הסתדרה. והיא נכנסה, וכמובן, אחרי רבע שעה היא כבר היתה בדרך לתחנה, זה אומר שהיא הספיקה לשירותים.

כי זה האוטובוס האחרון חזרה? לא, כי יש לה עוד ארבע שעות נסיעה, ואנחנו מדברים בשביל להגיע בשעה סבירה לנוף הגליל.

בדרך הלוך היא כבר התקשרה לאחותה,

תקני לי משהו בקיוסק, איזשהו בקבוק שתייה,

בגלל שנגמר לי שלי, ואני עצמי אין לי זמן". זה מה שקרה.

היא קיבלה שקית, מדדה, רצה בחזרה לאוטובוס,

אתמול אשתי סיפרה לי את זה, היו לה שוב דמעות בעיניים מזה. כמה זמן לקח לה לחזור? רגע, הסיפור עוד לא נגמר. בוא נתמצת את זה, כי יש לי פה עוד המון סיפורים כאלה, שזה ממש מזעזע. אז בוא נתמצת את זה, ונספר שהיא הגיעה בסוף הביתה, בשעה 22:25 הייתה בבית. היא הייתה בדרכים 08:45:00,

+ 15 דקות שהייה בהשכרת שמלות. בשביל רבע שעה, שמונה וחצי שעות נסיעה, בלי שירותים ובלי אפשרות לקניית אוכל, זה אשתי רשמה, ובאמת, אני עצמי עם רכב, וזה היה מאוד - - - קיבלנו פה פנייה מבעל רכב שמספר לי שכל פעם מצלצלים אליו הביתה להר יונה - "יש לך רכב נכון? באנו מעפולה, ובדרך, היינו צריכים לעבור מאוטובוס לאוטובוס, והאוטובוס כבר עמד לנסוע, אז השאירו דברים למטה, שיילך לאסוף את זה". זה באמת מזעזע, והציעו פה פתרון להיכנס לתוך בני ברק, הרי פה אנחנו מדברים על הפסקה בתל אביב, איזה ברדק היה, אז להיכנס לבני ברק? יובל, אתה יודע מה שקורה בבני ברק? אתה יודע שראש עיריית בני ברק אמר לי פעם 'אני רוצה לגרש את כל הזרים', מי זה הזרים? הוא אמר לי שרוב אוטובוסים שנכנסים לרחוב רבי עקיבא, זה לא מתושבי העיר. כן אבל אנחנו מדברים פה על 8 וחצי שעות בלי להיכנס לבני ברק. אז אני מסביר לך, להיכנס היום לבני ברק זו קטסטרופה תחבורתית. זה מה שיש לי להגיד, ואני מאד אשמח אם באמת ייצא מזה משהו. אני זוכר שפעם קודמת דיברו על אשדוד, והם ביקשו שישלחו פניות ציבור. אז כמה שהציבור שלנו קצת פחות מחובר לכל הטכנולוגיה - - - כן, אבל הגיעו אליי עצומות של מאות אנשים. חוץ מזה שנמאס להם לשלוח פניות, בגלל שאין באמת תגובה. ולשמוע עכשיו שפעם קודמת אמרו שזה לא רלוונטי, וכרגע גם יבדקו אם זה רלוונטי בספטמבר, אני כבר לא חתמתי. זה מאד כואב. סליחה שאני אומר, אנחנו עוד מעט יוצאים פה אותו דבר כמו שבאנו, כמו שנסענו הביתה פעם קודמת. כן, זה מה שנקרא אובדן אמון הציבור. וכמו שאני שומע מהרבה אנשים שאומרים לי "אם אני כבר אכתוב פנייה, אז מה ייצא מזה"? בבקשה יעקב. אני גם מצטרף לדברים שנאמרו, אני מאוד מאוכזב. אתה הרי איש מעשי, בוא תציע הצעות. אמרנו ואומר שוב: קו ישיר לאשדוד, אני הייתי אומר כל יום, בשעות הערב. יש מספיק אנשים שצריכים את זה.

עכשיו גם מתחילה עונת החתונות, אנשים צריכים בשעות הערב, אם כבר אנחנו נוסעים בשעות הערב, אז אני הייתי מבקש שימשיך מאשדוד לאזור תעשיה עד הלום שזה גם הביקוש, שלא נצטרך אחר כך לעשות עוד דיון, שם ממוקמים אולמות השמחה שאנשים באים אליהם. זה אלפי אנשים שמגיעים לשם. והרי מדובר בסך הכל בעוד קילומטר שניים מאשדוד, לדרך שכבר אחרי 150 קילומטר ומשהו. אבל מה שהתפלאתי לשמוע, שיש פה איזה סוג של תעדוף, וגם בפעם שעברה היה תירוץ, משהו שזה לא באותו מטרופולין, ועכשיו אמרו לנו שיש - - - אז בדקתי קצת את הנושא, ושמתי לב שיש קווים בסופי שבוע גם למשל מחצור לקרית גת, מטבריה לביתר, מעפולה לגבעת זאב, אז אני פשוט לא מבין מה קורה פה. יש איזה רשת תחבורתית לפי מעברים ומחלפים, כאלה דברים, או שבעצם מה שאני באמת מרגיש ממש מאוכזב, נראה לי שסתם לחינם להגיע מנוף הגליל ולשמוע את התשובה. לפחות יש לך רכב פרטי?

אני הגעתי טרמפ עם הרב בק, ואם לא לא יודע אם הייתי יכול להגיע בכלל, הייתי צריך לצאת לפחות בחמש לפנות בוקר. אז השאלה שלך היא מה הקריטריון שקובע מתי עושים קו ומתי לא עושים קו. האם יש קריטריונים כאלה והאם אפשר לקבל אותם? זה לא קריטריון, ואני ארחיב: בסוף כל הצרכים - - מבקשים מאתנו ממשרד התחבורה לתעדף את הצרכים, זה ברור שהצרכים הם מעבר לתקציב שאנחנו מסוגלים לתת, אז אנחנו מתעדפים רשת תחבורתית, מתעדפים

הזיקה החזקה שם היא צריכה להיות לחיפה. למה? זה הדבר הנכון תחבורתית. אבל אין לכם היום גם מהר יונה לחיפה. וגם חיפאים פנו אלינו. יש מנוף הגליל. עדיין זאת אומרת אני אקח קו פנימי מהר יונה ג' לנוף הגליל. אבל אנחנו מדברים על תפוסה מלאה מהר יונה לבד, כשאנחנו יכולים אנחנו ממלאים אוטובוסים פרטיים כמעט כל שבוע. יש גם מספיק חיפאים שיכולים למלא אוטובוס מנוף הגליל לחיפה.

ברשותכם, תודה אדוני היושב בראש. כפי שציינתי אני בהצבעות בוועדות כספים, ועוד אצטרך ללכת לשם שוב ולא אוכל להיות בכל המשך הדיון. יובל, אם אני מבינה נכון, שוב נציגי משרד התחבורה אתה ועוד אחרים אם ישנם הגעתם בלי נתונים לדיון המשך: כמה אנשים נוסעים ביום, כמה אנשים נוסעים בשעות העומס, כמה בשעות אחרות בקו הר יונה-ירושלים או הר יונה תל-אביב,

את הכול הרי אפשר היום לראות דרך הרב-קו. אם אתה אומר לנו פה 'תקשיבו חבר'ה, זה לא רנטבילי, זה משרת רק 0.0001% מהאוכלוסייה, אלה קווים שיוצאים ריקים אז אנחנו נעשה את החשיבה שלנו. אבל אני חושבת שאנחנו נמצא תמונה אחרת, ואני לא יודעת איך אפשר להמשיך לקיים דיון על התחושות שלנו של אזרחים על הרעיונות של אנשי המקצוע. גם אני גרה בגליל, גם לי מספרים שחיפה היא המטרופולין שלי. אני רוצה לראות נתונים, האם חיפה היא המטרופולין שלי? אז אתה לא צריך לייצג עכשיו את תפיסת המטרופולין הכללית, אבל את מה שכן בתחום אחריותך, הנתונים. האם יש עומס או אין עומס? האם הקו הזה צריך לעבור בוואדי ערה, או שהוא יכול לנסוע ישר על כביש 6? האם באמת 50 איש עולים על ילדיהם, על זקני הקהילה, בהר יונה, יורדים בתל אביב, ואותם 50 ממשיכים באוטובוס לאשדוד? לא כדאי למצוא לזה פתרון שישרת את כולם, כולל את עומסי התחבורה הכבדים שיש בכניסה לתל אביב ובכל מקום? אני חושבת שא' זה הבסיס לדיון, וב' זו שיטת העבודה, אני לא מכירה שיטות אחרות. רציתי להגיד עוד דברים. אבל זה שאין נתונים, פעם אחר פעם מגיעים לכאן נציגי משרד התחבורה בלי נתונים, אני מתקשה להתמודד עם הדבר הזה. אם אני אזכר מה עוד רציתי להגיד, אומר.

אני רוצה בהמשך לברך את שרת התחבורה, קיבלתי פה ידיעה עכשיו שהיא עושה עכשיו כנס באוכלוסיה הערבית, שהיא הולכת לעשות קפיצת מדרגה בשירות התחבורה הציבורית למגזר הערבי. בנצרת, לא רחוק מנוף הגליל. אני מברך על כך, כי אני רוצה שהאזרחים יקבלו. אולי היא גם תקפוץ לנוף הגליל, לראות אולי יש גם שם צרכים, בהזדמנות הבאה לפחות. אני הייתי מציע לנציגים מהמשרד אולי, שיגיעו פעם אחת לעזור לי עם המזוודות,

לראות מה זה לנסוע עם כל זה. זה פקידי מרצדס, לא יודעים מה זה אוטובוס. הפקידים אין להם מרצדס אפילו. שפעם אחת ירגישו, יחוו על בשרם. אני מבקשת לשמור על כבודם של אנשי המקצוע - - - חס וחלילה, אני מסתייג אם הדברים שנאמרו לא הובנו כהלכה. לא לא, שום דבר. טוב שאמרת מרצדס, כי אף פקיד אין לו מרצדס. כן, אתה רצית להגיד משהו? משהו נוסף?

יש לי דירה בנוף הגליל - - - מה השם לפרוטוקול? דוד נחמן, אני גר באשדוד, יש לי שלושה ילדים - - - יליד אשדוד? יליד אשדוד, תושב אשדוד. ואתה הולך לגור בהר יונה? זכיתי בדירה של מחיר למשתכן בהר יונה, כבר לפני ארבע שנים, כבר משלם שכירות ומשכנתא, שכירות על דירה של 25 מ"ר. ארבע שנים לקח עד שקיבלת את הדירה? דירה של מחיר למשתכן, כן. זו דירה של 25 מ"ר, שתבינו למה אני חייב לעבור לנוף הגליל, 25 מ"ר, 3 ילדים, 3,500 ₪ כמעט שכ"ד חודשי. יש לי דירה די גדולה בנוף הגליל, ואני רוצה לעבור לשם.

שלושה חודשים שאני מתמהמה, כי פעם אחת עשיתי את הנסיעה לנוף הגליל, רציתי להגיע לשם לשבת. יצאנו אני ואשתי, אז היו לי שני ילדים, השלישי היה בדרך, לפני כמה חודשים. ונסענו דרך אשדוד לנוף הגליל לשבת, לא באמצע השבוע,

לא ניסיתי בכלל. אם הייתי יודע במה זה יהיה כרוך, אז הייתי לוקח איתי מסרטה, רק כדי שתראו את זה: זה לנסוע לעפולה, אוטובוס מפוצץ, מה זה מפוצץ מפוצץ באנשים שנוסעים לנוף הגליל, וכל אחד שעולה לעפולה, לחצור, להמשך עד צפת. כל הצפון באוטובוס אחד, כל הצפון, כאילו שמדובר בלא יודע מה. זאת אומרת כל האשדודים שנוסעים לצפון עולים על האוטובוס הזה. האוטובוס הזה. אז כולם עומדים, ילדים, בוכים, מזוודות, עגלות. איך שאני מסתדר רק להכניס לתא מטען, אז כבר צעקות כל אחד. למה גם זה וגם אתם, גם אתה נוסע לנוף הגליל? אז למה אין עוד אוטובוס? וזה מוסיף לי "כיף" לנסיעה, שכל אחד צועק למה אין עוד אוטובוס. נסיעה ארוכה, עם תחנות בדרך כמובן. עד שמגיעים לעפולה, ילדים ישנים באמצע הנסיעה, אתה יודע מה זה להעיר אותם?

לחכות עכשיו חצי שעה בעפולה, חיכינו חצי שעה לאוטובוס הבא, כי הרי זה מעברים, זה לא שווה לעשות ישיר.

צריך לחכות מעל חצי שעה, בתחנה, באמצע הרחוב, בחורף, בקור, לחכות לאוטובוס משם להר יונה. וזה היה רק כמה שעות, לא זוכר כמה זמן זה היה כל הסיפור הזה. זה היה רק הקדמה למוצאי שבת, שזה היה דרך בני ברק. דרך בני ברק זה בכלל סיוט, להיכנס לתוך העיר. עם כל האיסוף, עם כל הפיזור, סיפור של כמה שעות. מאז אני כבר לא יכול לנסוע לנוף הגליל, ואשתי בוודאי לא. זה מה שאני אומר, שאני חייב לעבור לשם, ואז זה אומר שאני חייב לעזוב את כל המשפחה, את כל הקהילה שלי בעבר, את איפה שהייתי, זה אומר להתנתק מהכל, להיכנס למושב. כי אני מגיע מקהילה של כמעט 2,000 משפחות בעלז באשדוד, שכולם משלמים שם מחירי דיור, זה ממש מטורף. אין שם דירות, אין שם כלום. 3,500 שקלים שכירות לכמה מ"ר? זה כולל חשמל, 25 מ"ר. זה לא להאמין, שלושה ילדים. ואני לא מדבר על משכנתאות. היום קונים, חבר שלי קנה עכשיו 43 מ"ר באשדוד, 1.35 מיליון. ברשותכם משפט אחרון, בקשה אליכם. קודם כל תודה שבאת ושיתפת. סקר משרד התחבורה שנמצא באוויר, אני לא יודעת עד כמה הקהילה נגישה לאינטרנט. לא כל כך. אז צריך לעשות מאמץ. אני גם לא יודעת משרד התחבורה איך אתם מנגישים, הייתי בישיבה בוועדת כלכלה על עניין הסקר, ונאמר שהוא מאד מונגש לכל מיני קהלים, צריך לראות איך הוא גם יהיה מונגש לקהילות החרדיות, יש קהילות עם אוריינות דיגיטלית נמוכה, אבל בקשה אליכם ולקהילות נוספות, תמלאו את הסקר. כשאזרחים ימלאו את הסקר, ככל שאתם תהיו שם,

משרד התחבורה, נקבל את הנתונים. נקודה לגבי הסקר, אני כבר ארבע שנים אחרי שרכשתי את הדירה בנוף הגליל, כבר היו כמה סקרים בעבר. לא, של תחבורה ציבורית אני לא חושב שהיה סקר פורמלי כלל-ארצי של משרד התחבורה. אפשר לעשות את זה בקהילות, היום יש בכל בית כנסת את ה- - - הרב אייכלר, חה"כ אייכלר, אם הקהילות שלכם לא יהיו נוכחות שם, אלה הנתונים שיהיו למשרד התחבורה. אז זה יוזמה של אזרחים להצטרף לסקר, או שהמשרד מסקר? המשרד פרסם סקר.

אבל יש גם באינטרנט, ככל שיותר אזרחים ייכנסו וימלאו,

אז קחו בחשבון גם את בני גילי, שלא כל כך מודעים לסקרים שאתם עושים. אבל אני אעביר את המסר הזה. את רואה את העצומות שיש לי פה? אני פשוט אבקש מכולם שייכנסו לסקר, וייסקרו. הבעיה היא גם שאנשים אומרים לי,

קחו, תנסו איפה שיש לכם גישה לאינטרנט, תשלחו.

כבר שלחתי פנייה לפני שנה או שנתיים, חיכיתי חודשיים-שלושה עד שקיבלתי תשובה, ובסוף התשובה בכלל היתה מנותקת מהמציאות. אמרו לי שאני יכול לנסוע לאשדוד דרך זה וזה וזה, אבל התלונה היתה שאני נסחב עם ילדים וקשה לי וכו', אבל זו התשובה, שאתה יכול לנסוע דרך עפולה. אז בסופו של דבר,

למה שאני אמלא את הסקר? הבן אדם שם

הוא אף פעם לא נסע איתי באוטובוס בשביל לדעת מה הסבל שעובר עליי. ואחר כך אומרים לי מעברים, תיסע דרך בני ברק, כשכל ילד קטן מבין שלהיכנס בערב שבת לבני ברק זה סיפור.

לפחות, אם לא יותר. אני בכלל לא קיבלתי תגובה. לא קיבלת ממשרד התחבורה? תהיה רגוע. לוועדה הזאת לוקח שישה חודשים, כדי לקבל תשובה ממשרד התחבורה, וזה במקרה הטוב, ובדרך כלל התשובה היא לקונית, ואותה תשובה, שנים רבות. אני למשל ביקשתי לפני כחודש, שלחתי פנייה לוועדה שאני רוצה לקבל תשובות על מספר דברים שנידונו בישיבה הקודמת, והתקשרתי אחרי שבועיים-שלושה לשאול מה קורה, אומרים לי "זה בטיפול, כי שרונה קרצגי צריכה לענות על זה". והיא עדיין לא ענתה. אז הייתי בטוח שפה אני אקבל את התשובה, לצערי זה גם עדיין לא. במשרד התחבורה זו בעיה של שנים, כי בוועדה לפניות הציבור אנחנו מכירים שלפעמים זה לוקח חודשים ארוכים, והתשובות הן הרבה פעמים מאכזבות, זה גורם לאנשים לא לפנות אליהם. אז איך אנחנו יכולים לגרום לאנשים, לדעתך הרב אייכלר, להצטרף לסקר? הסקר בסופו של דבר לא יהיה אמין גם אם נבקש מאנשים. אין לנו דרך אחרת, כי אנחנו יודעים שיש אוכלוסיות חזקות שמשיגות דברים על ידי זה שהם כן פונים ולא מוותרים, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והם משיגים. היו פעם אוכלוסיות מוחלשות שלא קיבלו כלום פה בבניין הכנסת. בשנים האחרונות, בגלל הלחצים של האנשים, בגלל ההפגנות ובגלל פניות ובגלל דיונים בוועדות, הם מתקדמים מאד יפה בחקיקה. אף ח"כ לא מעז לא להצביע למענם, בגלל הלחץ. זה פשוט עניין של לחץ ציבורי. אם אתם תעשו לחץ ציבורי, זה יעזור. בלי לחץ ציבורי, אתם צודקים. אם אתם צודקים, המצב יימשך ככה. רציתי רק איזו נקודה נוספת לגבי קו 955, מה שקרה בחגים לאחרונה, גם עכשיו בשבוע האחרון,

למרות שעשו ארבעה או חמישה אוטובוסים פרטיים מהר יונה, והובטח תגבור על ידי משרד התחבורה, בסופו של דבר היו שני אוטובוסים, כמו בכל שבוע, ואנשים נשארו בתחנות.

955, לירושלים. האם ידוע לכם על כך? אני שמעתי על זה. אני נסעתי בקו 955. היה בכל אוטובוס ממוצע של 70 איש. אנשים נשארו בתחנות. בתחנה הראשונה התמלאו שני אוטובוסים, כולל תושבי נצרת שנשארו ללא מענה, תושבי ואדי ערה. בפסח זה גם כבר היה ככה. הובטח שתבדקו את נושא התגבור של קו 828, תוספת תדירות. בוועדה הקודמת אמרתם שתבדקו את זה עד עכשיו. בהחלט עומד על הפרק. זה כבר עמד על הפרק בוועדה הקודמת. בואו נשמע את התשובה של יובל. זה בהחלט עומד על הפרק, אנחנו מקווים בשבועות הקרובים למצוא לזה תקציב. מתי זה יהיה לדעתך? מקווה מאוד שהקיץ הזה. ולגבי נסיעות מירושלים להר יונה בשעות הבוקר, ומהר יונה לירושלים בשעות הצהריים, האם ניתן לעשות משהו?

גם הבקשה הזאת ידועה ומוכרת ותיבחן. איך אנחנו ניצור את הקשר כדי שנדע את התשובות לבדיקות שלכם? אולי תפנה אל המנהל ושישיב תשובות? (היו"ר ישראל אייכלר) כן, אני רוצה לשמוע אותך. אני יכול רק להמליץ פה או לייעץ בנושא הזה של עבודה מול המפעילים. מפעילים יודעים לעשות יחד עם הממונה של משרד התחבורה, שאמון על כל הנסיעות בתוך המרחב המטרופוליני ובכלל, לדבר גם עם המחוז המקביל שלו, ואפשר להשיג דברים. אנחנו לצורך העניין הקמנו קו 133 בחול המועד, בכל 'בין הזמנים', שמסייע למשפחות לקחת אותם מתוך העיר בני ברק לפארקים ולגנים, ונותנים סיוע בענין הזה. לגבי הנושא של העיר בני ברק, היא עמוסה,

היא עמוסה, התנועה בה היום היא תנועה שמגבילה אותנו, רק לסבר את האוזן ביום ששי האחרון, כל האוטובוסים התעכבו מעל 57 דקות ומעלה בהגעה שלהן לקליטת נוסע בתוך רבי עקיבא. 57 דקות, ערב חג, כאשר נאלצנו לשים אוטובוסים בצד שני על מנת לא ליצור חילול שבת, זה אחד. כשאתה אומר לפנות למפעילים, למה אתה מתכוון? הרי אין היום מפעיל קו נוף הגליל-אשדוד. אולי נחבר עכשיו את ארקיש, מפעיל עיריית נוף הגליל, אולי יש להם מה לחדש לנו. המפעיל שיושב שם, אם זה עפיפי או מישהו אחר, אני מדבר על ממונה מחוז, קודם כל ממונה מחוז משרד התחבורה, דברו איתו, הוא יודע לכוון את זה לאיזה מפעיל, ולהתחיל משם. אני חושב שאפשר לעשות דברים יפים. כמו שיובל אמר, בסוף זה גם תקציבים, אבל יודעים למנף את הדברים ולסדר אותם בסוף בהתאם לצרכים של הציבור. כי אם יש קו שהוא נוסע עם שלושה אנשים לצורך העניין בתוך איזה מושב, אז אולי לסדר שמה שיהיה מיניבוס שייסע רק פעם או פעמיים ביום. מה שיובל אמר אני בהחלט מבין את זה, כי בסוף זה באמת משאבים שצריך לאשר אותם. תודה רבה על העצה, כי זו ההצעה הכי מעשית שאני שומע. עמר דהאר היה אמור להיות פה, מטעם חברת התיירות והנסיעות נצרת, אבל סהל עפיפי נמצא נדמה לי בזום. אז אנחנו נפנה אליו תכף, קודם אני רוצה את אלכסנדר דלקין, מ"מ ראש העיר.

אז סהל איתנו. שלום סהל. שלום רב.

אני מקווה שקו התחבורה בין נצרת לירושלים יאפשר לך בפעם הבאה להיות איתנו, היינו מאד שמחים אם היית בא. אני אשמח בפעם הבאה להצטרף אליכם. בבקשה. אמר פה נציג "דן" שגם לחברת המפעילה יש איזשהו סיי, איזו אמירה, איזה שיתוף פעולה שיכול להביא למשרד התחבורה ולעירייה את הנתונים, אתם הרי בשטח, אתם מכירים את האנשים. אתה יכול להגיד לנו משהו על הצרכים של נוף הגליל לגבי ירושלים, אשדוד? אתה נוסע גם לאשדוד, נכון? לא, אנחנו לא נותנים שירות לאשדוד, רק לבני ברק. רק לבני ברק? מי נותן לירושלים?

רגע, עפיפי, אבל לצפת אתם כן נותנים. צפת זה נתיב אקספרס. שיוסיפו תגבור, נדבר על התגבור לבני ברק, צריך תגבור. אנחנו בסופ"ש מתגברים עם שני אוטובוסים, אבל בימים רגילים רק אוטובוס אחד. לבני ברק אוטובוס אחד ביום? כן, ובסופ"ש שני אוטובוסים. כמה אנשים נוסעים איתכם ביום רגיל? בדרך כלל כמעט מלא. מלא, כלומר אין בעיה של מעט אנשים. לגבי סופי השבוע, כמה אוטובוסים יש לכם?

אתם יכולים להיות בקשר עם משרד התחבורה ועם העירייה לתגבר את הקווים האלה? אנחנו תמיד בקשר עם משרד התחבורה והעירייה, ואנחנו גם תמיד שולחים למשרד התחבורה את כל הבקשות או התלונות שאנחנו מקבלים. אנחנו נשמח לשתף פעולה, זה תמיד אפשרי. אחת הבקשות זה שלא יהיה קשר בין האוטובוס שבא לאוטובוס שחוזר. כי לפעמים קורה שבגלל שאתה לא נותן שני אוטובוסים אחד לפה ואחד לפה, אז אנשים מחכים לאוטובוס חזרה כבר מאד מאוחר, גם ביום ששי שזה עלול להגיע להדלקת נרות, וגם במוצאי שבתות בקיץ. אתה יודע על מה אני מדבר, שלא יהיה linkage שכל האנשים שצריכים לחזור חייבים לחכות לאוטובוס האחד והבודד שבא. שיהיו אולי שני קווים, שאחד נוסע ואחד בא. אז אני מאד אשמח. אנחנו נשמח לשבת עם משרד התחבורה, בנוף הגליל, ואם יש אפשרות להוסיף עוד אוטובוס לקו הזה אנחנו בדרך כלל משתפים פעולה. אז אני מודה לך מאד מר עפיפי, תמסור דרישת שלום. תודה רבה. אמרו פה בעצם שאי אפשר להעמיס בירושלים על בר אילן, על כל המקומות האלה, ובעצם עכשיו מתברר שבתוך בני ברק כן, אין בעיה להעמיס, ושכולנו ניכנס לבני ברק ומשם נמשיך. טוב, אז גם לשאלתך, אנחנו נפנה לארז לבחר, סגן מנהל התחב"צ באגד, ונמצא איתו גם רוני פלה, מנהל תנועה בינעירוני צפון. ארז איתנו? רוני פלה? אז רוני פלה, מנהל תנועה בינעירוני צפון,

אתה גר בצפון? נמצא בצפון? צהריים טובים לכולם. כן, אני תושב קיבוץ הגושרים, ליד קרית שמונה. מזה כ-13-14 שנה מטפל בכל הנושא של קווי הצפון, מתל אביב צפונה, מירושלים צפונה. כולל נוף הגליל? כולל נוף הגליל. אז יש לך איזו בשורה שתוכל לעזור לנו כדי לעזור לאנשים שם להגביר קצת את התדירות? תראה, קודם כל אני לא יכול להתחייב בשם אף אחד, אבל אנחנו במשא ומתן עם משרד התחבורה על תוספת אוטובוסים כרגע בימים א'-ה', אני מאמין שזה יקרה בזמן הלא רחוק מהיום, כשהמטרה היא לפזר את האוטובוסים על כל שעות היממה, גם לתת אפשרות לציבור שנוסע לחתונות בירושלים שיהיה להם איך לחזור,

לגבי סופי שבוע, כרגע יש לנו ארבעה אוטובוסים בימי ששי, כשהאחרון מביניהם בשעה 12:15 הוא כפול, היות וזיהינו שמתחילה שמה בעיה, ויום ששי האחרון, בערב חג, מה שקרה, אנחנו לא יודעים לצפות את העתיד, אנחנו עובדים על סמך נתונים משנים עברו. מבחינת ספירות נוסעים, ראינו ששניים יספיקו. היתה שם בעיה, נשלח אוטובוס תגבור מעפולה, בגלל הפקקים בנצרת לקח לו משהו כמו שעה להגיע. הוא הגיע אמנם מאוחר, רשמנו לפנינו, ובעזרת השם יתברך מהמועד הבא, ערבי חגים וכאלה, אנחנו נשתדל לתת שלושה ואפילו ארבעה אוטובוסים, כמובן מבחינת מה שאנחנו יכולים לבצע. מבחינת החזרה מירושלים במוצאי שבת יש לנו ארבעה אוטובוסים. אחד הוא קצת פחות רלוונטי לגביכם, זה ב-20:45, כי זה ממש צמוד לצאת השבת. יש ב-22:10, 22:55 ו-23:50, למועדים הבאים של מועדי ישראל אנחנו נשתדל לתגבר את הכמות הזאת, כי מה שקרה, בתקופת הקורונה הגיע ציבור מאד גדול לגור בנצרת ולא זיהינו את זה, עד שנגמרה תקופת הקורונה והכל נפתח.

יש שבעה בניינים שקיבלו טופס 4 בשכונה לפני כחודש - - - אז כדאי שיהיה איש קשר. עם מי אתה בקשר בנוף הגליל? רשום לי במשרד, אין לי את זה פה. אז כדאי מאד שתתעדכן, כי אני שמעתי שרק השבוע מתווספות עוד איזה 30 משפחות או יותר.

אני רק מפנה את תשומת ליבך לזה שאם תרצו, במידה ותרצו תוספת אוטובוסים קבועה, הכתובת היא משרד התחבורה ופחות אנחנו. למרות שאני אומר, משרד התחבורה דיבר איתנו ואנחנו נתנו לו המלצה, ואני מקווה שממש בטווח הקרוב תהיה תוספת של שלושה אוטובוסים לכל כיוון. אז אני ממש מודה לך ואנחנו נהיה בקשר. חבר'ה, אתם צריכים להיות בקשר עם האנשים כמו שאמר נציג חברת דן. אנחנו מנסים אבל אין לנו ממש עם מי לדבר באגד. מתקשרים ל- *2800 זורקים אותנו מכל המדרגות. אתה צריך להבין, כבוד הרב, שהשיחה היא לא מעכשיו לעכשיו. הפנייה צריכה להיות שבועיים ושלוש ואפילו חודשיים לפני. אני יודע שיש איזה נציג אצלנו בשם ישראל סטאריק, הוא דיבר עם הרב רוזנשטיין שאמר לו שיש תיאום עם אגד ויהיה בעזרת ה' תגבור משמעותי. שני אוטובוסים כמו בכל שבוע זה לא תגבור משמעותי. אותו דבר קרה גם בפסח, אותו דבר לדעתי יקרה גם בחגים. אמרתי, זיהינו את הבעיה, לקחנו לתשומת ליבנו, וכבר אני אתן לך בשורה משמחת ל'בין הזמנים': כבר בימי ששי יהיו שלושה אוטובוסים. כבר תיקנו את עצמנו.

לגבי מוצאי שבת, מנוף הגליל לירושלים, האוטובוס הראשון יוצא עדיין לפני צאת השבת,

וחצי, כשעדיין שבת. האוטובוס הבא רק ב- 23:15. לתושבים שנמצאים בהר יונה שצריכים לחזור לירושלים זה לא ממש נוח. האם ניתן לשנות משהו שם בלוחות זמנים? אפשר לתכנן שבימי הקיץ זה שונה ממה שבימי החורף. זה לא דבר מורכב מדי. אבל אני חושב שצריך איש קשר בשביל אינפורמציה, שתדעו איזה חגים, איזה שעות וכו'. אם אני זוכר נכון יש אצלכם בחור בקהילה בשם יהושע.

אולי בבני ברק? רוני, מנהלת הוועדה שלנו תהיה איתך בקשר, תיקח את הפרטים שלך, ואנחנו נעביר את זה לנציגי התושבים שיהיו איתך בקשר ישיר. מה שנוכל לעזור אנחנו נעשה. אני מודה לך רוני, תודה שהיית איתנו. אני רוצה לסכם את הדיון. אנחנו מסכמים את הבקשות. בקשה ראשונה זה קו ישיר נוף הגליל-אשדוד, אנחנו עומדים על זה כהחלטת ועדה, בפרט לסופי שבוע, ואנחנו מבקשים ממשרד התחבורה ומשרת התחבורה לאשר את זה. בפרט שהיא כבר היתה בנצרת, אז אולי היא תעלה לנוף הגליל בהזדמנות. הדבר היותר בסיסי שציינה יו"ר הוועדה, שאנחנו רוצים את כל נתוני משרד התחבורה, נתוני הנסיעות לנוף הגליל מחיפה, מבית שמש, מאשדוד, ירושלים בני ברק ולשם, מכל המקומות ואליהם את כל הנתונים אם אפשר. אם יש לכם את זה במחשבים אנחנו נקבל תוך שבוע, אם תחשבו שצריך עוד שבוע לא אכפת לי שזה יהיה עוד שבועיים, המנהלת תפנה אליכם כדי לקבל את כל הנתונים, כדי שבדיון הבא בעזרת ה' יהיו לנו כל הנתונים לגבי הצורך, אחר כך נדבר על התקציבים והדברים האלה. אנחנו מבקשים שיהיה קו אקספרס לירושלים, בנוסף על הקו הקיים, כדי לא לפגוע באף אחד אחר, דרך כביש 6, ורשמנו לפנינו את הודעת נציג משרד התחבורה, שבספטמבר יסתיימו העבודות ואז יוכלו לראות האם אפשר להעביר את הקו לשם, או חלק ממנו כמובן. לחילופין, לפחות להתחיל בסופי שבוע או הקו האחרון בלילה, כשאפשר אולי כבר עכשיו בשעות שאין עומס בכבישים. אנחנו מבקשים הוספת תחנות בשכונת צפון ירושלים, בקו נוף הגליל-ירושלים, ובפרט תחנת הורדה סופית בהר חוצבים. תגבור קו נוף הגליל-בני ברק, 828, קיבלנו מיובל את הבשורה שהם הולכים לתגבר את זה, ואנחנו באמת רוצים שזה יהיה גם באמצע שבוע וגם בסוף השבוע, פשוט להוסיף נסיעות, וזה יפתור הרבה בעיות. זה גם יפתור בעיות לנוסעים וגם למדינה, שאנשים יוכלו ללכת לגור שם, כמו שמספר פה תושב אשדוד שהוא לא יכול ללכת לגור במצב הקיים. ביצוע נסיעות הלוך וחזור במקביל בשני אוטובוסים נפרדים בקו 828, מה שדיברנו גם עם עפיפי, שלא יכול להיות מצב שאנחנו נהיה תלויים באוטובוס שהגיע עם האוטובוס שיחזור. אם יש לנו שני אוטובוסים אז יש כבר את הסימביוזה בין שניהם. סעיף נוסף לגבי קו 828, אנחנו רוצים שיוכל לעבור דרך כביש 6, אם אפשר. לגבי הנגשת הקו לחיפה, לא דיברנו על חיפה, אבל יש לנו הרבה פניות שם. אנחנו רוצים שיוסיפו תחנה בנוף הגליל בצומת הר יונה ג', ממש בצומת, ממש בדרך, לקו 342 לעשות שם תחנה. גם לקו 431 טבריה-מגדל העמק, זה ישפר את התעסוקה לתושבים לאזור תעשייה קדמת הגליל, טבריה ומגדל העמק. אז נגיד את זה יותר ברור כדי שזה ייכלל ברור בסיכום הבקשות. איך קראת לזה? יש כביש שנקרא 6400 שנכנס לנוף הגליל, ועובר בו קו 431. וזה נועד לתעסוקה. וזה מאוד חשוב לנו שתהיה לאנשים תעסוקה ושיוכלו להגיע למקומות העבודה.

רק בשבוע האחרון עשרה אנשים התחילו לעבודה באזור תעשייה קדמת הגליל. והאוטובוס איפה עובר? בכביש 6400. ואיפה רוצים את התחנה? שהאוטובוס יעבור דרך מעלה יצחק ליד השכונה. מעלה יצחק זה הכביש הראשי.

הכביש שעולה להר יונה ג'. עולה לנוף הגליל מכיוון ריינה ומשהד. ואז זה יהיה גם לתושבים שם עזרה. סעיף 9, קו ישיר מנוף הגליל לבית שמש: תבדקו את זה, לפחות בסופי שבוע, מוצאי שבת וימי שישי, ויכול להיות שיש צורך גם באמצע שבוע, ממש לפי הצרכים ולא לפי משהו אחר, אנחנו לא רוצים שיהיו אוטובוסים ריקים, אבל אנחנו גם לא מוכנים שאוטובוסים שנצרכים לא יהיו. אני רוצה להודות ליובל רזין שהגיע לכאן. אני רוצה לבשר לכל הנוכחים ולכל אלה שהיו צריכים להיות בזום, שהקורונה בעזרת ה' נגמרה. אנחנו כוועדה לא נסכים שאנשים יישבו במקוון, אלא אם כן מישהו חולה או מישהו לא יכול לבוא, אבל הדיונים צריכים להיות פה בוועדה. אני אומר את זה כמ"מ יו"ר הוועדה, אבל אני חושב שעל דעתה, שאנשים צריכים להגיע, ולענות, ולהשיב, ולהביא נתונים. תודה רבה לכם, הדיון הסתיים.

14:52.